אנחנו פותחים את הישיבה ועוברים להצבעה. היה דיון אחד בנושא החסינות, לא היה דיון על מהות

אמרת שאתה רוצה לאשר אותה כלשונה? לא היה דיון על מהות ההצעה.

לא דיברנו על מה זה סעיף 1, על מה זה סעיף 2, על מה זה סעיף 3, על מה זה סעיף 4, על מה